שלום רב, היום יום רביעי, ב'

אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256) (הטבות מס ליישוב עירוני מעורב), התש"ף-2020,

זו הצעתה של חברת הכנסת מיכל שיר. הטבות מס ליישוב עירוני מעורב. אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים, זו הצעה של חלק מחברי הכנסת אבל כולם היו שותפים לעניין הזה. הוראת השעה בנושא של הטבות המס ליישובים הסתיימה ביוני. המשמעות של העניין היא נזק גדול לעשרות רבות של יישובים. זאת בשעה שאנחנו נמצאים בעיצומה של מגיפה קשה. כולם היו בדעה שצריך להאריך את זה. הרוב היה בדעה שצריך להאריך את זה עד אמצע 2021, משרד המשפטים התנגד. אני קצת חושש שאם אנחנו נעשה דברים דרמטיים אנחנו עלולים ליפול בבג"ץ. ההסכמה הייתה שאנחנו מאריכים את הוראת השעה מיוני שעבר עד סוף דצמבר 2020. לאחר מכן דובר שיכול להיות שהחברים יעשו חוק. אני מודיע קבל עם ועולם, אני לא ביקשתי את הארכת הוראת השעה, ביקשו את זה אחרים. למה לא ביקשתי? אמרתי, ואני חוזר ואומר: ביקשתי שלוש פעמים הארכה וקיבלתי, בפעם השלישית שביקשתי אמרתי שלא אבקש יותר. אנחנו, חברי הוועדה, ביקשנו.

כל חברי הוועדה ביקשו.

יש לי תירוץ לעניין הזה, הייתי יכול לעקוף את העניין הזה ולהגיד שלא ידעתי שתהיה קורונה. החברים ביקשו את זה ואנחנו הסכמנו. בכדי להביא את זה לאישור אני מבקש לצרף את זה לחוק שהכי מתאים לעניין, מאחר שאנחנו מדברים על עכו, זה לא רק עכו, זה עכו וטבריה, וחצור ומספר יישובים ערביים. אבו-סנאן, ירכא - - - כל היישובים הנ"ל נמצאים בחוק הזה.

מבקש להצביע על רוויזיה בחוק של עכו. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו, מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרה הרוויזיה התקבלה. אני מבקש להוסיף. רגע, חכה, מה רצית להגיד? אדוני היושב-ראש, דיברנו בישיבה הקודמת לגבי הטבות המס בסוציו 4, לא נקרא לזה בשמות פרטניים. דיברנו על כך שיש עלות תקציבית של 50 מיליוני שקלים לנושא זה. בשנים 2021 2022 זה עלות מצטברת של 100 מיליוני שקלים.

בהוראת שר האוצר, ניסינו להביא מקור לדבר הזה. היו כמה מקורות שלא הצליחו להבשיל עד למועד הזה, שר האוצר מבקש להציג לאישור הממשלה מקור נוסף ביום ראשון הקרוב לעכו, לכן אנחנו מבקשים. לעכו או להכל? לעכו ולכל מה שדיברנו. לכן אנחנו מבקשים מכם שהעברת החוק למליאה תתבצע ביום שני אחרי שהממשלה תאשר מקור תקציבי. אני אסביר שוב - - - יש לי שאלה: אנחנו מוסיפים לכאן גם את הנושא של הארכת הוראות השעה. לזה יש לכם מקור תקציבי? כן. ומקובל עליכם שאנחנו מכניסים את ההארכה לכאן ועושים את זה בחבילה אחת, כיוון שמדובר באותו חוק בסופו של דבר? בהתאם להבנות שהגיעו אליהן בדיון הקודם, מבחינתנו זה - - - זה מקובל. זאת אומרת שכל מה שאתם מבקשים זה שההצבעה במליאה תתבצע ביום שני הקרוב. אנחנו נסיים כאן את הדיון בוועדה - - - ולגבי הנוסח של - - - תכף נראה את הנוסח. רק פתחנו ברוויזיה. כנושא התשובה היא כן. כנושא כן. אני מאוד מודה לך. איך אנחנו יודעים שביום ראשון יהיה מקור תקציבי? אני מחכה ליום ראשון אבל מצביע ביום שני במליאה, זה הסיכום. אתה מצביע היום בוועדה, בין אם יהיה מקור ביום ראשון הקרוב ובין אם לאו, אומר לכם היושב-ראש ביום שני הוא מביא את זה למליאה. זה אתם צריכים להבין. זה גם מה שנאמר לי אתמול. יהיה 50. אני לא רוצה 50, אני ישבתי עם השר - - - אז לכן אני אומר לא רוצה 50 אבל - - - זו ההסכמה. אבל לחילופי חילופין. בסדר, בגלל זה אני שואל איך אנחנו יודעים שביום ראשון יימצא מקור תקציבי. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של 50 אבל אם נצטרך,

אמר היושב-ראש, אתם לא צריכים לסמוך עלינו בכלל אם אתם רוצים להעביר את זה ביום שני. אני רציתי להביא את זה היום. בסדר, שנייה - - - אתם ביקשתם, השר ביקש ממני להמתין עד יום שני על מנת שביום ראשון אתם תביאו מקור תקציבי ואני יודע מהו המקור התקציבי שאתם רוצים להביא. אני מסכים לדחות את המליאה, לא את הוועדה. אני מסכים לדחות את המליאה ליום שני, גם יושב-ראש הכנסת אישר זאת. ביום שני זה יעבור בעזרת השם, ואני מבקש הסכמה של הממשלה, אני לא רוצה לגייס 50. אם לא תהיה ברירה אז נעשה זאת, אבל אל תביאו אותנו למצב הזה. אדוני היושב-ראש, אני אגיד מה שמותר. לגייס 50 חברי כנסת זה לא עניין שלנו, אבל הממשלה לא תוכל לתת הסכמה פורמלית לדבר הזה, כי לפחות מבחינת החוק זה לא מתאפשר. שר האוצר הסכים לגשת לממשלה אז יהיה מקור עד יום ראשון. אני מבין את הדחיפות, אנחנו מנסים לשמור על הכלל שגם עכשיו באישור דירוג האשראי של המדינה הוזכר כאחד הדברים היותר טובים, שהמדינה לא מתחייבת לטווח ארוך אנחנו לא רוצים לשבור את העיקרון הזה. אנחנו מודיעים לוועדה - - - שגית, את יכולה בבקשה להקריא נוסח? אקדים כמה מילות הסבר: הנוסח מתבסס על דברים שאמרתם בישיבה הקודמת והוא כולל שני דברים: הארכה לשנת 2020 של כל הוראות השעה, אני מבקשת לעשות את ההארכה מה-1 ביולי 2019. אומנם הייתה הארכה אוטומטית מכוח סעיף 38 לחוק היסוד אבל אני מעדיפה שזה יהיה מעוגן בחוק ולא שיהיה בחוק חור שאנשים לא ידעו מה קרה בתקופה זו כי זה הוארך באופן אוטומטי. ברור שהסכמת היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים היא אך ורק להארכה מיולי 2020 עד היום ולא מעבר לזה וזה מקובל עלינו.

ה-31 בדצמבר 2020. לצערנו, כי אני חושב שבסיבת "כוח עליון" הם בהחלט היו יכולים ללכת לפרשנות אחרת ולהאריך יוצר. בנוסף, ביקשו ממשרד המשפטים וממשרד האוצר שיוקם צוות שיכלול את נציגי משרדיהם. הצוות האמור יבחן את הוראות השעה על מנת שגם הוועדה תדווח על כך ותוכל לכלכל את צעדיה ולקבל החלטה מושכלת לכאן או לכאן להמשך הדרך. הייתה הסכמה בוועדה שאנחנו מגישים חוק בשם חברי הכנסת, לא קשור ליושב-ראש. אני רוצה לומר לגבי החוק:

שאתם רוצים להגיש הוא לא יהיה חוק להמשך הארכת הוראות השעה. להמשיך באותה דרך בלי לעשות בחינה מחודשת של הדברים זה דבר שיהיה קשה מאוד לעשות. בוודאי אחרי שהוראות השעה האלה יפקעו ב-1 בינואר 2021. לכן כל הצעת חוק שאתם רוצים להגיש מה-1 בינואר 2021 ואילך צריכה להיות הצעה שמתייחסת לשאלות המהותיות שבחוק הטבות המס ומקבלת החלטה מערכתית כוללת לפי קריטריונים אובייקטיבים שעליהם יחולו ביחס לכלל היישובים כולל היישובים שבהוראות השעה. אין מצב שהצוות הזה יעשה את העבודה שלו ולא נצטרך להגיע - - - לשם כך אנחנו נשמע אותם, אתם יכולים, אנחנו נבקש שהצוות הזה ידווח לוועדה, זה חייב להיות משותף. העליתי את זה בפעם שעברה בוועדה ואמרתי: "בואו נאריך את החוק כמו שאנחנו עושים הארכת מועדים בכל הדברים - - - היה דיון על זה. אני זוכר. לא, היה דיון גם אצל שר האוצר. היועץ המשפטי לממשלה היה על הקו, היה שם גם שר המשפטים וכל הצוות של משרד האוצר. הוא אומר חד-משמעית שאם לא יוקם צוות לא תתאפשר הארכת המועד. אני יודע, אני מכיר את המדינה הרבה שנים, המשמעות של העניין שאם אנחנו עושים את החוק יותר מינואר אז הם כאילו אומרים לבג"ץ שיפסלו את זה. אתה יודע מה המשמעות של מה שכתוב, בגלל שאין פה מועדים לצוות להגשת - - - אז בואו נכניס את המועדים בחוק. לא, עכשיו אנחנו נקים והם ידווחו לנו. הם לא מסכימים, אני לא רוצה להסתבך עם העניין הזה, בואו נגמור את זה קודם. נסביר למה הם לא מסכימים: הם לא מסכימים להאריך מעבר ל-2020, זה נאמר בישיבה הקודמת. אני הצעתי גם סוג של מודל פוחת, שב-2021 הם יקבלו - - - נמוכה יותר, שזה ירד. גם לזה הם לא הסכימו. ההסכמה היחידה שלהם היא הארכה עד ה-31 בדצמבר 2020 והקמת צוות. אז נשים את הצוות

הצוות בחוק. תסתכלו על הנוסח, חברי הכנסת סער ושיר הצעת החוק ביחס לפריפריאלי ומדד חברתי 4 הוקראה והונחה, אנחנו לא נוגעים בה כרגע. אין שינוי לגביה. הדבר היחיד שאנחנו עושים הוא להוסיף הארכה של הוראת שעה בסעיף קטן אחר. והנה הנוסח: "תיקון חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) 1. בחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015,

תושב של יישוב שהיה זכאי לזיכוי ממס בשנת 2019 לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) ימשיך להיות זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות אותם סעיפים קטנים, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), אם היה תושב היישוב האמור בשנת 2020 עד המועד האמור." זאת אומרת שכל מי שהיה זכאי בשנת 2019 מכוח הוראות השעה, וימשיך להיות תושב היישוב בשנת 2020, ימשיך להיות זכאי לאורך כל שנת 2020 לקבל את הטבת המס מכוח הוראת השעה. רוח הדברים ברורה אבל הנוסח מטעה קצת. אם תושב היה ביישוב הזה עד ספטמבר או עד אוקטובר, הוא יקבל עבור עשרת החודשים? זו כבר פרשנות שיפוטית של רשות המיסים. חוק הטבות המס מתבסס על זה שאתה צריך להימצא לאורך כל התקופה. שגית, אתה צריך להיות שנה שלמה ביישוב כדי להתחיל לקבל הטבות מס. אחרי שנה כבר לא דורשים ממך עוד שנה שלמה. זה לא הדיון פה. גיא, אתה רוצה להתייחס? אני חושב שהנוסח שהקראת הוא בסדר גמור, הוא ממשיך רציפות בייחס להוראות השעה שהיו עד היום, חשוב לשמור על זה. מדובר על הארכה של ההוראות הקיימות, אין טעם עכשיו לפתוח לדברים חדשים. זה מה שהוועדה ביקשה.

"אם היה תושב היישוב האמור בשנת 2020 עד המועד

אם הוא עזב באוקטובר אז הוא אמור לקבל לפי היחס. אנחנו עובדים לפי שנת מס.

יש בזה היגיון, אנחנו רוצים שהוא ימשיך לגור בעיר.

אם אני גר ביישוב מוכר החל משנת 2010 ועזבתי אותו ביוני 2020, אני לא אקבל- - - בוודאי שכן, אני אענה לך. שלמה, אנחנו לא נוגעים בחוק הטבות המס, אנחנו נותנים פה הארכה. מה שתהיה הפרשנות לגבי כל יישוב אחר, גם בהוראת השעה וגם בחוק עצמו, יחול גם על זה. אנחנו לא נוגעים בזה. המשפט האחרון שהוספתם - - - לא הוספנו, זה משפט שנמצא בחוק הטבות המס, גם בהוראות הקבע, גם בהוראות השעה. זה אותו משפט. מס ההכנסה משולם שנתית, הבחינה של רשות המיסים היא כזו, זה גם בהוראות הקבע. אנחנו לא משנים פה כלום. אני רוצה לסיים את זה, יש לנו עוד דיון. נא לקרוא את פסקה 2. אם כמו שאמרתי אדם גר ביישוב - - - אבל אני לא מנהל על זה דיון. חבר הכנסת קרעי, שנת מס - - - שלמה, אני רוצה להסביר לך, אני ביקשתי, אני רוצה להעביר את הוראת השעה. זו הבקשה של כולם וגם שלך. אני לא רוצה לגעת בחוק המקורי של הטבות המס ולא לגעת במה שסיכמנו לגבי עכו. לא רוצה לגעת בעניין הזה. אני מביא את זה עכשיו כדי לתת אכסניה על מנת שלא נצטרך לחכות ולהביא את זה בקריאה טרומית וראשונה ושנייה ושלישית, ומי יודע אם הממשלה לא תיפול בדרך. אני רוצה לסיים את העניין הזה. לא שאני מביע משאלה, אני רוצה שהממשלה תישאר. אני סומך עליך,

המשפט האחרון הזה. אבל זה אותו משפט שקיים. אז יש פה ניסוח בעייתי. בסדר, היית צריך להגיד את זה מזמן. שלמה, אם היינו משנים אז היו משנים גם ערים. אני סומך על רשות המיסים בעניין הזה שהיא לא תעשה דברים שאינם נכונים.

לקרוא את הפסקה השנייה. " (2) שר האוצר ימנה צוות שיכלול נציג משרד האוצר, נציג משרד המשפטים ונציג רשות המסים שיבחן את הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד); המלצות הצוות יועברו לוועדת הכספים של הכנסת." מתי? אני מבינה שאתם רוצים לוחות זמנים. בסדר. "תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה

והוא יחול מהמועד האמור ואילך". לצורך רצף חקיקתי בלבד, למרות שמה-1 ביולי 2019 ועד ה-1 ביולי 2020 זה הוארך מכוח סעיף 38 לחוק היסוד. אני רק רוצה שזה יופיע גם בנוסחים. אתם רוצים לוח זמנים לזה. איתי, בבקשה. אסביר איך הצוות הזה נולד. עזוב, מתי - - - משרד המשפטים ביקש לא להאריך את הטבות המס מעבר לאמצע השנה שכבר נגמרה באמצע יוני, התנאי שלו להאריך את זה עד סוף השנה היה הקמת צוות במשרד האוצר שיבחן את הוראת השעה הזו.

הלאה, חבל על הזמן, אנחנו גולשים מעבר למועד. יש הערות שמסיחות את הדעת. אז לגבי מפכ"ל אנחנו נדבר אחר כך. שר האוצר הסכים להקים צוות שיבחן את הסיפור של אותם יישובים שנמצאים בתוך הוראת השעה. בגלל שהוראת שעה תפוג ב-31 בדצמבר לפי החוק שאתם מעבירים פה, בכוונתנו לסיים את עבודת הוועדה עד ה-31 בדצמבר. אנחנו אומרים את זה פה, התכלית של הקמת הצוות כבר הושגה. ההטבה מוארכת עד ל-31 בדצמבר, אנחנו נביא את עמדתנו עד ה-31 בדצמבר בשנה זו. אנחנו מבקשים שהצוות לא יהיה בחקיקה.

אנחנו כן מתעקשים בכל זאת. זה מיותר. לא, לא - - - הצוות יקבל את ההחלטות ומה? בסמכות שר האוצר פשוט לעשות את זה ללא שזה עובר בכנסת? מסתיים ב-31

זה חוק. שר האוצר הקים צוות שיבחן רק אין חוק. חבר הכנסת ברקת שאל אותי אם יש סמכות לשר האוצר לעשות משהו בלי הכנסת, התשובה היא כמובן שלא. הטבות המס קבועות בחקיקה.

רוצים רצף מתוך הנחה שהחוק החדש לא יהיה שונה מהותית מהחוק הקיים שאותו בעצם - - - לנושא הזה תוכל לגשת למשרד המשפטים על מנת להרחיב. אף אחד לא מרחיב, רבותיי. רגע, אני רק רוצה לראות שיש רצף מבחינת התושבים.

שנייה - - - יש עד 31 בדצמבר 2020. שגית, בבקשה, אני רוצה להגיד לכם, פשוט נמאס לי העניין הזה: אני ישבתי אצל שר האוצר יחד עם שר המשפטים. אני לא אלאה אתכם, כשאכתוב ספר אז אכתוב גם את זה. לנו יש יעד בוועדה, שביישובים עליהם מדובר שזה עשרות רבות של יישובים תהינה הטבות במלואן בשנת המס 2020. ברצף.

לא הייתה הסכמה על זה, שלא תהיה טעות. היה קושי עם היועץ המשפטי לממשלה, וממילא היה קושי עם משרדי הממשלה ועם רשות המיסים. אני רציתי להרוויח את זה, זאת הייתה הבקשה של חברי הוועדה. על פי נוסח זה, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, את 2020 מכסים. הם צריכים להקים צוות. אני לא רוצה להגיד לפרוטוקול אבל צוות, בסדר, עברתי כמה דברים פה עם הצוות - - - הרב, בדיוק בגלל זה אבל. יש הצעה שכאן יוזמים אותה, שאם היא לא תקבל, כמו שהיועצת המשפטית אמרה, אם היא לא תהיה מנוסחת באופן נורמלי אז זה לא יעבור.

תולים את יהבכם במה שיגיד טמקין? ברור שלא, לכן אנחנו רוצים לעגן אותן בזמנים, הרי אנחנו הגשנו את הבקשה כמו שאמר כבוד הרב. המטרה שלנו היא להביא למצב שההטבות יוארכו גם ל-2021. אנחנו רוצים לקבוע - - - בשביל שיהיה רצף הם צריכים לסיים את העבודה שלהם לפני 31 בדצמבר. בדיוק, כדי שיוכל להגיע אלינו. אם הם ימליצו עכשיו שלא, יבואו ב-31 בדצמבר ויגידו שהם ממליצים לא להאריך, אז בזה זה ייגמר? אבל הם כבר עכשיו אומרים, רק שנדע את העובדות, משפטית הם כבר עכשיו אומרים שלהאריך את הוראות השעה ל-2021 הם לא יאשרו. זה יהיה משהו חדש בכל מקרה.

זה דורש שינוי של קריטריון. בסדר, רק שנבין - - - אתם מתעקשים על כלום. הרב גפני - - - המטרה שלנו כחברי ועדה שהתקנות יוארכו גם ל-2021. אני ביקשתי את התאריכים אבל אני לא רוצה את התאריכים. אני באמת מתחשב בממשלה, לא רוצה תעברו עוד פעם על החוק. גם את התקציב הייתם צריכים להניח עד לפני שבועיים כמדומני ולא הונח. אני לא רוצה שעוד פעם תעברו על החוק ואני מושך את ההצעה שלי, את תגיד שאני לא מתחשב. הפתרון הוא אחר לגמרי והוא נאמר בדיונים. צריך לעשות חוק וצריך לדעת לנסח אותו. אז יהיה כתוב 31 בדצמבר, או שנכתוב תאריך שבסוף הם יתנגדו לו. לא הייתה הסכמה על זה, הצוות צריך לסיים את תפקידו בכדי שעד סוף דצמבר נוכל לדעת על פי הודעה של הצוות מה הם הולכים לעשות עם זה. הם הודיעו קטגורית שמעבר ל-1 בינואר הם לא מאריכים. אבל אתה יודע שזה לא יקרה, אתה יודע שב-31 בדצמבר לא תהיינה שום הסכמות ושום מסקנות של הצוות. יכול להיות שתהיינה, אבל זה לא יוארך. בכל מקרה חישוב המס הוא שנתי, אבל בסוף האזרח מקבל תלוש ומחשבים לו את זה חודשים בחישוב שנתי. אלכס, עם החוק הזה אותו אחד לא יקבל שום חישוב, על 2020 תהיה לו הטבת מס. אני מדבר על 2021. לא יהיה, משם לא תבוא הישועה אם זה מה שאתם מחפשים, הם אמרו את זה. משרד האוצר אומר שהוא הולך לגבש המלצות אחרות - - - אני שמעתי במו אוזניי את היועץ המשפטי לממשלה שאומר: "אתה שר האוצר, אם אתה מקים צוות לנושא הזה אז אפשר להאריך את הטבות המס עד ה-31 בדצמבר 2020, אם אתה לא מקים צוות אז זה מתבטל ביוני".

אז זה רק פלסטר עבור הייעוץ המשפטי? הצוות בודק את הנושא הזה של - - - הרב גפני - - - אין לי תשובה. אני מציע שבסעיף 2 נוסיף שיהיה גם נציג של השלטון המקומי. המטרה היא שזה יהיה צוות בין-משרדי, לא צוות שיכלול גם נציגי ציבור. טמקין, אתה מסכים? לא. לא מסכים. רבותיי, תעשו לי טובה, הייתם צריכים לעבור את מה שאני עברתי אז זה היה יותר מעניין. יש לי הצעה: במקום להשאיר את סעיף 2 : "המלצות הצוות יועברו לוועדת הכספים של הכנסת". להגדיר שהמטרה היא לבחון חלופה לחוק הקיים.

למה לא, זו המטרה שלנו. תעשה. ההמלצות יוגש בזמן שיאפשר לנו להעביר את החוק עד סוף דצמבר ולא עד שהמסקנות של הוועדה תהיינה מוכנות. הם צריכים להעביר לנו את המסקנות מתוך הנחה שיש אפשרות לייצר - - - ניר, אני אומר לך בחברות - - - ניר, זה בחיים לא יהיה. אז אפשר - - - יש מישהו שיושב בממשלת ישראל, אני לא אומר את שמם מכיוון שאנחנו נמצאים בחודש כסלו ואני לא מדבר לשון הרע בחודש כסלו, הם מחכים לכל הדיבורים האלה. הם מחכים להגיד "אנחנו מבטלים את הקלות המס". הם אמרו את זה פה ליד השולחן. אבל זה כנראה מה שהולך להיות. לא, החוק הוא חוק. זה חוק חדש שאתה מחוקק. 90% מהחוק הוא קבוע. 95% מהחוק הוא קבוע, הוא קיים, הוא בספר החוקים. ישנם מספר יישובים שהיה רצון שלא להוציא אותם ממפת היישובים הזכאים על מנת שהם לא יספגו מכה קשה מדי בנפילה בשירות הטבות המס. אלו היישובים שנמצאים בהוראות השעה. אז למה לא לשים את זה בסד זמנים? משם לא תבוא הישועה, אני אומר את זה כבר בפעם העשירית. לא תבוא הישועה משם, תשאלו את טמקין. אתה מסכן את שאר היישובים שאושרו. מה השאלה. הם רוצים שאנחנו נתחיל להתברבר עם העניין הזה וכך הם יבטלו את החוק. אני רוצה להביא את החוק להצבעה. רק רגע, איתי טמקין, בבקשה. אני חוזר, ברוח ההסכמות שהיו לנו קודם עם הוועדה, שר האוצר כבר הצהיר שהוא מקים את הצוות הזה

קיימנו ישיבה ראשונה.

מבקשים שתקבלו את הצהרתנו על כך שהצוות הוקם וייתן את המסקנות לפני סוף השנה, אנחנו לא רואים טעם להכניס את זה בחקיקה. בסדר, כבר אמרנו את זה. לירון, בבקשה. כמה הבהרות קצרות: חברי הצוות יהיו ממשרד האוצר בלבד, אנחנו הסכמנו בדוחק להארכה של חצי שנה בלבד כדי לאפשר את בקשת שר האוצר להקים את הצוות. לגבי הוראת התחילה, צריך להבהיר, והיועצת המשפטית כבר הבהירה זאת, ההארכה היא בעצם מה-16 ביוני 2020,

מקבלת את העמדה שאפשר לכתוב פה "יולי 2019" למרות שמדובר בהארכה של חצי שנה בלבד. צריך לומר לגבי חלק מהיישובים שההטבה שלהם לא בטלה אלא מצטמצמת. ועוד מילה אחרונה לגבי הקורונה, כפי שהבהרתי בדיון הקודם, מבחינתנו הקורונה היא לא - - - לא, סליחה,

אני לא מסכים לדבר הזה. מה, את מכינה לי את הבג"ץ עכשיו? ממש מיותר. מה זה הדבר הזה? אני חולק עלייך וחברי הוועדה חולקים עלייך מכל וכול. עם כל הכבוד, מתי שהקדוש ברוך הוא חילק את השכל גם אנחנו היינו שם, לא רק אתם. "הקורונה נוגעת לעניין או לא נוגעת לעניין", אני בטוח שזה נוגע לעניין,

אני גרתי למעלה מ-20 שנים בפריפריה, אני יודע מה המשמעות, איזה זעזוע זה יכול לגרום ליישוב שבו יש לצערנו את הקורונה.

אלו יישובים שיכולים להתמוטט. את אומרת את דעתך,

זה לא הדיון עכשיו,

עכשיו זו רק שאלה טכנית. אני רוצה לחסוך זמן ואני רוצה לגמור את העניין. ביקשתם שזה לא יבוא היום. אני תכננתי להביא את זה היום,

ביקש שר האוצר להביא את זה ביום שני. אני מביא את זה ביום שני ואני מבקש שלא תביאו כל מיני נושאים שבסופו של דבר נגייס 50,

צוות הוועדה והחברים עבדו ובסוף נצטרך לגייס נגד הממשלה? זה מה שאני מבקש, אני מבקש שזה יהיה בהסכמת ממשלה וזה יעבור ביום שני. מי בעד אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256) (הטבות מס ליישוב עירוני מעורב),

בהתאם לנוסח שהוקרא + הצעת החוק של עכו שכבר הוקראה באותו הנוסח. רק שאלה, אדוני היושב-ראש: יש כאן את התיקון לפקודת מס הכנסה שזה נושא עכו, כפי שהיה בנוסח הקודם. לצד זה אותו תיקון לחוק הטבות במס.

ואני מבין שהצוות לא בתוך העניין. לא, לא בתוך העניין. מה "הצוות לא בתוך העניין"?

אה, בעכו לא. הוא שואל על עכו. חבר הכנסת סער, מדובר בשני סעיפים נפרדים. זה לא על אוטומט? הם לא ביחד. אז מה הפלטפורמה של זה להגיע לקריאה שנייה ושלישית, או שזה כולל קריאה ראשונה? זה כמו הסתייגות שהתקבלה בוועדה, זה ייכנס כסעיף נוסף. אין

אתה יכול לחזור למשרד האוצר ולא יסקלו אותך באבנים. לא, לא, אנחנו לא רוצים את זה. הורדנו תאריכים, ויתרנו, אל תמתחו את החבל. אדוני, אם הסעיף נשאר אז צריך לעשות בו כמה תיקוני נוסח? במה? בסעיף של הצוות, אם הוא נשאר. כן, הוא נשאר. אז הסעיף צריך לומר כך: "שר האוצר ימנה צוות ממשרדו שיבחן” ועכשיו אני אומרת את מה הוא יבחן, " יבחן את מדיניות הטבות המס לפי חוק זה,

אני לא - - - הייעוץ המשפטי של הוועדה ראה את הנוסח שלנו. "והשלכותיה על היישובים שמקבלים הטבות מס מכוח הוראות סעיפים קטנים ב ד, המלצות הספר יועברו לשר האוצר ולוועדת הכספים של הכנסת. טוב, אוקיי. שר האוצר ממנה צוות, ודאי שהם מביאים את זה אליו. התוספת זה שמביאים גם לוועדת הכספים. אני לא נכנס לדיון הזה. דיברנו על זה ואני מבקש להצביע. תיקון חוק הטבות מס (תיקוני חקיקה), תחילה ותחולה כפי שהוקרא על ידי היועצת המשפטית. אם ירצו לעשות שינויי נוסח אפשר לדבר. זה לא שינויי נוסח.

מבקשים להוציא את עצמם, לזה הוא לא מסכים. נכון, אסור להוציא אותם. הוא לא מסכים להוציא את נציג משרד המשפטים אם זה לא היה מובן.

אז אני אומרת. אין הסכמה של הוועדה להוציא את נציג משרד המשפטים. אני חייבת להודות - - ולא את נציג רשות המיסים. - - שגם אני חושבת שאין שום סיבה שלא יהיה נציג של משרד המשפטים כיוון שהייתם כל כך פעילים פה בנושא הזה ואתם - - - על מה הוויכוח? אדוני, אני לא אריב על זה, אבל אנחנו בכובע של היועץ המשפטי לממשלה. אם לא תריבי אז מה אני אעשה? אנחנו מכבדים אתכם ושמים אתכם בצוות בכיר.

מי בעד אישור הצעת החוק כפי שהוקראה על ידי היועצת המשפטית? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרה הסעיף אושר, החוק אושר. אני מברך את כל אלה שיזמו את הנושא של הארכת הוראת השעה. יש לכך חשיבות עצומה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. למרות שלא ביקשת זה לא היה קורה בלעדיך. מיכל שיר, אני מברך אותך על החוק. בעזרת השם זה יסתיים ביום שני. הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.